בוקר טוב לכולם. היום 13 בנובמבר 2018, ה' בכסלו תשע"ט, השעה 9:05. מי שבא מהדרום חזק ואמץ. תחזיקו מעמד. ככה